בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר היום הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה של חבר הכנסת בן גביר. היום כ"ח בכסלו התשפ"ג, 22 בדצמבר